אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום ה-14 בספטמבר 22020 כ"ה באלול התש"ף. על סדר היום הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 2),

אם הבנתי נכון, ב-13 לאוגוסט 2020 הממשלה אישרה תקנות סמכויות מיוחדות שהיו בתוקף 28 ימים. אני לא אכנס למכניזם של זה, ועדת הכנסת וועדת הכלכלה צריכה לאשר אותם מכיוון ש-28 הימים הסתיימו והממשלה מבקשת להאריך את תוקפם בעוד 28 ימים בהכנסת שינויים נוספים. גם בעקבות הערות שנשמעו כאן בוועדה. היועצת המשפטית, תאמרי לנו מה מהות התיקונים בבקשה. רננה שחר, יועצת משפטית רשות לתעופה אזרחית.

קודם כל הארכת תוקף ב-28 ימים נוספים. מבחינת תיקון תקנה 3, מדובר באפשרות פתיחת מתחם המזון המשותף בשדה התעופה על פי הוראות קונקרטיות שייתן משרד הבריאות. רשת בקשו את זכות הדיבור בזום אם אדוני יאפשר להם. אני מציע שנתחיל לקרוא את הסעיפים. "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4. 8. 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן החוק) ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 3. בתקנה 3 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020 (להלן התקנות העיקריות), אחרי פסקה (2) יבוא:

על אף האמור בתקנה 9(ב)(1) לתקנות הגבלת הפעילות, המנהל רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה להציב שולחנות וכיסאות במתחם אכילה משותף בשדה תעופה ולאפשר ישיבה לצורך אכילה בו, בתנאים שיורה עליהם לשם צמצום הסיכון להדבקות בנגיף הקורונה. לעניין מיקומם ומספרם של השולחנות והכיסאות והמרחק ביניהם ולעניין הניקיון וההיגיינה במתחם זה". זה הסעיף שמאפשר פתיחה של מתחם מזון משותף בשדה תעופה. בדברי ההסבר נכתבו המאפיינים הייחודיים של שדה תעופה, שהוא לא כמו כל קניון שבגללו נכון לאפשר את הדבר הזה, בין מבחינת גודל השטח וכמות האנשים, בין בבחינת זה שאנשים חייבים להיות שם,